אני רוצה לפתוח, להתחיל את הדיון.

חובת רצף פעילות בגוף שנותן שירות לנתיחת גוויה), התשפ"א 2021,

מנסור עבאס ומאזן גנאים, לקריאה ראשונה. אנחנו עשינו דיון

יש את משרד הבריאות, יש את משרד המשפטים, יש את המשרד לביטחון הפנים. אני ליוויתי את עבודת המכון בכל הקשור לפשיעה ולרציחות שיש בחברה הערבית. כמעט אין שבת או סוף שבוע כדי לא לקומם את גפני, אז לערבים מותר לדבר בשבת בטלפון,

עוד יבוא מישהו ויגיד: אני מוסלמי ויקירי נפטרי לי ביום שישי, ואני רוצה לקבור אותו בשבת בבוקר, צריך לעשות את הבדיקה, אני רוצה שיעשו את הבדיקה בנצרת; יעשו את בדיקה בנצרת. אתה גם

וזה גם יוסיף כוח אדם למכון שכל כך משווע לכוח אדם. אז יהיו להם אנשים גם שם, וזה יכול לפתור גם את הבעיה הבסיסית שם.

אז אולי נפתח שלושה סניפים של המכון, אחד בצפון,

והינה, יש אחד במרכז. לא קשור לבתי חולים. למה בתי חולים?

בסדר? לא יהודים. נגדיר את זה לערבים.

תשאל אבל את הדרוזים אם הם מסכימים שהם ערבים. למה לא? בוא נראה שהניסוח יעבוד מבחינה משפטית. זהו.

לא. אני מדבר על הבעיות במכון.

אני רוצה לסיים את הדברים. אני אתן לך להגיד משפט. אני רוצה להגיד לך שהמכון בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים,

קביעת המכון כגוף האחראי במדינה.

על ביצוע פעולות לחקירת סיבות מוות. אז שנייה. מה שכתוב כאן.

אני שואל אותך שאלה משפטית עכשיו.

אתה תהיה אחראי על בדיקה משפטית לפענוח איזושהי סוגיה,

אז אני חוזרת על הדברים שאמרו חבריי.

על הסוגיה בכלל התקיים דיון מהתו אי פעם, חוץ מהדיונים שאני עשיתי? היו בעבר דיונים מהותיים. היה דוח של מנכ"ל משרד הבריאות בנושא. יש באמת את האמנה שמסדירה את העבודה בין

זה הנוהג. על סעיף (3) יש לי שאלה.

אתם עושים בדיקות על אנשים חיים? כן, כן, כבודו. כן. זאת אומרת, אפשר לכפות על אדם חיי לבוא אליכם? לא. רק אם הוא מסכים.

בהסכמה. אפילו אם

הרי המטרה שלכם, יוזמי החוק, ושלנו שתומכים בחוק הזה, היא לעגן את הרי היום יש לנו את ההסדרים.

היום יש את ההסדרים האלה אפילו בלי חוק. כן, אבל הסידור נעשה בעקבות קריאה טרומית.

צריך לעזור למכון להתגבר על כמה מכשולים לפני שמחילים. ובנוסף אני אוסיף,

שאנחנו במקביל להצעה שהצענו כאן, שבאמת אנחנו חושבים שזה משהו שהוא יחסית הגיוני ונוכל לעמוד בו, אנחנו בהמשך לדיון הקודם בנינו תוכנית ארוכת-טווח של מה המכון יכול

כאן: "מידע רפואי לעניין אדם הדרוש לשם ביצוע תפקידיו לעניין בירור סיבת המוות או לשם זיהויו של אדם". רגע, רגע. איפה

רק שלוקח זמן להכשיר רופאים משפטיים. חמש שנים אחרי שגומרים בית ספר לרפואה אתה מקבל את המומחיות ברפואה משפטית. אבל אם יש לכם מישהו שהוא לא יהודי והוא מוכן לעשות את זה,

שתיתנו לו את הכוננות, תיתנו לו תשלום ואת הטבה. כמה מקרים יש. הרי זה לא עשרה מקרים בשבת, חס

אם אפשר גם עכשיו להגיע לאיזושהי הסכמה אני מבין שהמילה "אחראי" מפריעה אם אפשר להגיע להסכמה על - - - אפשר להגיע להסכמות בהמשך.

הגדרה אחרת במקום "אחראי"? הם לא רוצים שהמכון יהיה אחראי. הם רוצים אותו מסורס מכל אחריות.

המילה "אמון" היא - - - הגוף האמון. "אמון" אין בחקיקה. אז "אמון", "אמון". "אמון" אין בחקיקה. אתם יכולים להגיד: "המכון לרפואה משפטית יפעל לביצוע פעולות רפואיות" ולדלג על כל - - - מה זה "יפעל"? מי יפעיל אותו?

אולי "נותן שירותים"? לא.

רבותיי, תאמינו לי, זה לא ביג דיל. יהיה לנו עוד. ווליד, תצביע על זה.

יש לנו עוד הרבה מאוד דיונים בהמשך. זו לא קריאה שלישית. לא צריך להתעכב יותר מדי על זה. זה נשאר איכשהו. אבל היו תיקונים, גל.

הוספנו בתחילת סעיף (א): "בכפוף להוראות כל דין" ואת התוספת שביקשת.

אבל בסעיף קטן (ד) זה לשם זיהויו של נפטר. בירור זהותו של נפטר. אז נפטר.

בסעיף קטן (ה) הוספנו גם: "לשם בירור סיבת המוות או לשם זיהויו".

אז מעמיד להצבעה את נוסח החוק, כולל התיקונים שגל הקריאה. מי בעד הצעת החוק? מי נגד הצעת החוק? מי נמנע? הצבעה

שיירשם בפרוטוקול שהיינו נגד. ברור, ברור. נרשם: אייכלר נגד. נכון. היא כותבת את הכול, שוש. אל תדאג.

תודה רבה, רבותיי. אני מקווה שנתראה להמשך דיונים שייעשו טוב למכון בכנסת הבאה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.